שלום לכולם.

תודה רבה לכל מי שנמצא כאן, תודה רבה לכל הבאים בשערי הוועדה.

צהריים טובים לחברתי ח"כ קטי שטרית שנמצאת פה ולצידי בהרבה מהדרך שאני ושתינו עושות כאן במשכן. אני מתכבדת לפתוח את הישיבה החגיגית והמיוחדת הזו של ועדת הבריאות שנערכת כחלק משבוע בריאות הנפש הבין-לאומי שאנחנו מציינים אותו היום בכנסת

קטי תמיד דאגה שבבריאות הנפש של שתינו ובטח שלי גם בחוץ בתקופות סוערות של מערכות בחירות תמיד נהיה עסוקות בעשייה, עשייה שהיא חיובית וכמה עם הפנים לפנים כך נפש האדם

ים במצב שבו נושא הבריאות הוא נושא חשוב כשלעצמו ויש בו הרבה מה לעשות. אז כמי שהייתה יו"ר השדולה למניעת אובדנות בעבר בהווה

יש לי רופא אישי, קוראים לו צבי פישל,

אני קוראת לו פרופסור תמיד. מבחינתי הוא לא רק פרופסור. הוא לא רק דוקטור.

הוא שומע אותי עם סבלנות כל כך רבה, וכשאני מפעילה אותו וכשאני מסתייעת בו אני מבינה כמה שכל המערך הזה הוא כל כך מחמם את

אבל באמת זה דיון מאוד מאוד חשוב ותודה רבה לכן.

הנפש שבמשך שנים לווה בבושה ובהסתרה, טוב לו שיעלה לאור השמש וטוב לו שידעו שזה דבר טבעי, כמו שאנחנו רובנו יש לנו מחלות בגוף, אז יש

עצם זה שבכנסת יש כל כך הרבה חברי וחברות כנסת שמודעים ורוצים להרים את הנושא, עצם זה שיש לנו שר בריאות שבא ונתן boost מאוד יפה למערכת, אני

אני משערת שאני עוד אחווה ניסיונות

השיר הזה הוא כלום, הוא ריק, הוא הריק המוחלט.

שבסופו של דבר גם צריך שיהיו את הכדורים הכי טובים.

ן בידן והשאירו תינוק יתום לגדול בצל הידיעה שאימו התאבדה עם לידתו. זה מרגש אותי מירב שגם את הבאת את אירוע הקיצון

פרופ' ציון חגי. קשה בהחלט לדבר אחרי אירוע מרגש כזה ששמענו פה את הרופאים ואת המטפלים ואת הרופאות והמטפלות והמטופלים. קודם כל אני רוצה ראשית להודות לח"כ עידית סילמן על היוזמה המבורכת הזאת, ולח"כ קטי שטרית יו"ר השדולה. אני חושב שזה אירוע מכונן למדינת ישראל, לכנסת ישראל ולמערכת

הסיבה שיש סטיגמה והיא כל כך קשה, ואנשים פה אמיצים ביותר שמספרים סיפור אישי, זה באמת כי גם השיגעון וגם הייאוש שהולך עם אובדנות

יושב פה גדי רוזנטל מעמותת משפחות בריאות הנפש, אבא לשני מתמודדים שהזמנתי וצירפתי אותו להנהלת בית החולים. הוא יושב אצלי בהנהלת בית החולים ומשמיע את קולן של

ואם היו מתים אנשים מאיזה וירוס 650 איש כל שנה, אז מערכת הבריאות הייתה עוסקת בו. וזה חייב לשבת בסדר היום, זה צריך להיות בתקציב המדינה. מה שח"כ קטי שטרית הזכירה, רשם לאובדנות הוא קריטי, כי אני אומר 650 אבל אני לא יודע אם זה המספר, כי אין לנו שום דרך

כמה שיותר להנגיש את השירות או בבית או במרפאה, עדיף באמת במרפאה שקשורה לרפואה ראשונית,

שאותו אדם שמתמודד עם איזו שהיא מצוקה רגשית יכול להישאר בבית,

טיפול שלא מפר את זכויות האדם שלו ככל האפשר, ולמנוע את האישפוז שהזכירו פה החברים המכובדים שדיברו עד עכשיו. ככל

אנחנו הבאנו היום, אני רוצה להגיש לך אחר כך דו"ח שעשינו במשך חודשים ארוכים,

לעזרה'. המטרה הייתה לכתוב את מה שאנחנו יודעים כתורה שבעל פה, מה קורה למישהי שהיא נפגעת תקיפה מינית והיא מרימה טלפון לקופת חולים או גם לרווחה ולא מקבלת מענה בבריאות

אנשי המקצוע במשרדים בהחלט מודעים לזה, היו פעם ועדות ואני ממש חושבת שצריך להקים ועדה בין-משרדית ושתעשו גם בכנסת דיונים משותפים על הנושא הזה. אז אני חושבת שזה יום מאוד חשוב, באמת תודה שאת מאפשרת את ההצפה של הנושא הזה וחייבים שבתקציב

אני רוצה עוד לומר גם על הנושא של אשפוזים.

1/3 מהאשפוזים במדינת ישראל הם אשפוזים בכפיה, שזה לא תואם את ערכי האמנה. כל הדברים שאמרתי, טיפול בקהילה, הגברת המענים בשוטף, הגברת המענים בשעת משבר בקהילה יכולים להביא גם להפחתת האשפוז

ופשוט משגע אותי הפער הזה. לימים הפכתי להיות מטפל, ניהלתי יחידות שיקום, ניהלתי הוסטלים, עבדתי עם נוער במצוקה, נוער עבריין, היום אני יו"ר המועצה הארצית לשיקום פסיכיאטרי בקהילה במשרד

אלא אנחנו פשוט דיברנו, אנחנו בקשר עם הצבא שבמשך 12 שנים הוריד ב-75% את מספר המתאבדים בצבא של החיילים.

הלוואי שאנחנו נגיע למספרים שם, כאשר מדובר כמובן במערכת הרבה הרבה יותר קטנה מהמערכת האזרחית. רק

המקרה הראשון קרה עם אמא שלי כשאני הייתי איפה שהוא בן 15 בערך והתחושה הראשונה כשקורה משהו כזה במשפחה היא תחושה של חוסר אונים,

אני מסביר לה שמעורבים ילדים בסיפור, לאותה פרסונה יש ילדים, הילדים בבית לא יודעים מה לעשות. זה מקרה שלא יכול עכשיו לחכות ליום אחד כאשר מישהו

עד עכשיו לא היה נציג מהבתים המאזנים אז לי קוראים אברמי פרידלנדר, אני בוועד המנהל של עמותת סוטריה, זו עמותה שהקימה את הבתים המאזנים הראשונים